אנחנו עוברים לסעיף השני בסדר היום: תקנות התעבורה (תיקון מס' ...), התשפ"ב 2021 עדכון קבוצות המחיר לרכב. עוד מעט נציגי הממשלה יציגו את התקנות. אני רק רוצה לומר שנעשה פה תיקון חשוב מאוד. בעקבות העלייה במדד מחירי הרכב, שקרתה בעיקר בשנה שעברה, יש רכבים שבעל כורחם עברו מקבוצה זולה יותר לקבוצה יקרה יותר. התיקון שמוצע כאן עומד להחזיר את המצב לקדמותו ולהיטיב עם האזרחים. מעבר לכך, זה משחרר פקק שהיה במסירת הרכבים בגלל שהקבוצות האלה לא עודכנו. כאשר קיבלנו בשבוע שעבר את הפנייה ממשרד התחבורה ישר אמרנו שנקיים את הדיון מהר ככל שניתן, והנה בהזדמנות הראשונה אנחנו מקיימים אותו. אני מקווה מאוד שנאשר את העדכון הזה מהר ככל שניתן והוא ייכנס לתוקף ונוכל לשחרר את הפקק שנוצר. מי מציג את התקנות? ברוני חירמן, מנהלת אגף כלכלה בפועל במשרד התחבורה, בבקשה. צוהריים טובים. קבוצות מחיר לרכב קבועות בתוספת הראשונה לתקנות התעבורה ומשמשות החל משנת 2010 לסיווג רכבים לאגרה בלבד. לפני כן הקבוצות שימשו גם לקביעת שווי שימוש, אבל בעקבות המלצות של ועדת המיסוי הירוק הראשונה החישוב של שווי השימוש שונה והוא כ-2.48% ממחיר רכב לצרכן. מאז קבוצות מחיר משמשות רק לסיווג רכבים לאגרה. אין מנגנון אוטומטי קבוע, נכון להיום, של עדכון גבולות קבוצות. למה אתם לא מחילים מנגנון כזה? משרד התחבורה בודק מידי שנה, לקראת תחילת שנה חדשה, האם יש צורך בעדכון גבולות קבוצות, האם צפויה לחול עלייה במחירי רכב. ככל שאנחנו רואים שנדרש עדכון של גבולות אנחנו מבצעים את המהלך. אם זה היה עדכון אוטומטי לא היינו מגיעים למצב כזה היום, שאנחנו מאשרים את זה בדיעבד אחורה. נכון. אנחנו בוחנים עכשיו מיסוד של מנגנון קבוע אוטומטי. אשמח מאוד שתעשו את זה. היות וזה תלוי במדד המחירים לרכב זה אמור להיות אוטומטי. בעבר עדכנו בהתאם לשיעור עליית סל מטבעות. היו שנים שעדכנו בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן. העדכון הזה נועד לשקף גם את השינוי הצפוי במיסוי רכב. אבל השנה הגענו למסקנה שהמדד הנכון ביותר הוא מדד מחירי רכב חדש. את רוצה לעדכן אותנו במשהו? יש שינוי שאנחנו לא מכירים הצפוי במיסוי הרכב? לא. לכן השנה אנחנו מתייחסים רק לשיעור עליית מדד מחירי רכב חדש. יש תמימות דעים גם עם אגף התקציבים באוצר שזה המדד הרלוונטי. במהלך השנה נשתדל לבחון איך אנחנו יכולים להטמיע את המנגנון האוטומטי הזה בתקנות. ככל שיהיה לנו אישור של משרד המשפטים למנגנון שנגבש אז נוכל להביא אותו לוועדה. זה משפיע רק על כלי רכב חדשים? זה תמיד רק קדימה, לא אחורה. יש רכבים שלא משוחררים בגלל זה.

נכון. כדי למנוע מצב שחלק מכלי הרכב יירשמו עם קבוצת מחיר גבוהה יותר וחלק אחרי אישור העדכון יירשמו עם קבוצת מחיר נמוכה יותר אז עצרנו את שחרור כל הרכבים. יש לכם אינדיקציה כמה רכבים כרגע נתקעים ולא יכולים להשתחרר בגלל זה? ותוך כמה זמן ישוחררו? יש היום אלפי רכבים כאלה. השינוי הזה מיטיב עם הרוכשים.

השינוי מיטיב עם הרוכשים. עם בערך 20% מן הרוכשים השינוי הזה מיטיב. לגבי היתר אין שינוי. כלומר אין מי שזה מרע אתו? לא, אין אף רכב שזה מרע את מצבו. ינון, הממשלה הזאת מידי פעם עושה דברים שלא מרעים עם אף אחד. בגלל זה לא רציתם שיהיה מנגנון אוטומטי. אני מבינה שיש לכם אישור של משרד המשפטים לרטרואקטיביות. כן, יש לנו אישור של משרד המשפטים. תמי פרידמן תוכל להרחיב על כך. יש נציג של משרד המשפטים בזום? של משרד המשפטים לא, אבל היועצת המשפטית של

היועצת המשפטית של משרד התחבורה, תמי פרידמן,

לעניין הרטרואקטיביות.

יש לכם אישור? יש לנו אישור. שאלות של חברי הכנסת? אין שאלות. יש תיקון בניסוח. ב"קבוצות מחיר" מופיע פעמיים המספר "2".

מעל הטבלה כתבתם: "רכב שנרשם לראשונה ביום שבת". בדרך כלל אנחנו לא מציינים את היום שבו הוא נרשם. האם זה מכוון? תמיד אצלנו בכותרת של אותה טבלה זה מחירים כפי שנרשמו החל מ-1 בינואר. יש גם יבואנים במגזר הערבי שאולי רושמים בשבת. הנה, תמי פרידמן הצליחה להתחבר. בשעה טובה. לא שמעתי את כל ההתחלה.

האחת, לעניין הרטרואקטיביות. האם יש לכם אישור ממשרד המשפטים?

קיבלנו אישור מרז נזרי. העברתי אותו אתמול לשלומית ארליך. תעביר לי שוב את האישור.

השאלה השנייה היא: כתבתם מעל הטבלה "רכב שנרשם לראשונה ביום שבת, כ"ח בטבת". בדרך כלל אנחנו לא מציינים את היום. בבירור מול מערכות המחשוב שלנו, יש גם יבואנים לא יהודים שרושמים רכבים ולכן אנחנו מאפשרים גם ביום שבת. וגם מערכות המחשוב שלנו קשורות למחירים כפי שנרשמו ב-1 בינואר. זה הרבה מאוד מערכות וכדי שלא יהיה צורך לעשות סריקה רחבה מאוד ולוודא שאין צורך לעשות שינוי בכל תוכנות המחשב, יש דברים שקשורים להחזרים שמחושבים מאגרה כפי שנרשמה ב-1 בינואר ודברים כאלה. זה דבר קבוע, 1 בינואר. בסדר גמור. נמרוד הגלילי, מנכ"ל הארגון הישראלי להשכרת רכב וליסינג,

אני שמח שהתקנות אכן הגיעו לוועדה לקבלת אישור. אכן בשבוע וחצי האחרונים, מ-1 בינואר, אין אפשרות לשחרר כלי רכב חדשים, אין אפשרות להעביר רכבים, לא לאזרחים, לא לציי רכב. כתוצאה מכך יש גם פגיעה ברכבים יד שנייה שמשתחררים והולכים למכירה. חבל שזה קרה בהפתעה ולא נעשה לפני כן, אבל אני מברך על התקנות. תהיה ירידה במחירים של הרכבים? אנחנו יודעים שיש קטסטרופה במחירי השוק. רכבים של יד שנייה ושל השכרה לשעבר נמכרים היום במחיר מחירון. אם אתה כבר פה אנחנו מנצלים את ההזדמנות ושואלים את השאלה. אגב גם בחברות הליסינג זה קורה. התעניינתי לאחרונה ונדהמתי. חיפשתי רכב לאשתי. פשוט מדהים: המחירים שחברות הליסינג לוקחות היום על רכב יד שנייה לא היה דבר כזה. מנצלים את המצב.

אבל אתם בחברות הליסינג בעצם הבאתם את המצב הזה לניצול של כלל האוכלוסייה. כשבאים לקנות רכב שהיה רכב להשכרה בעבר ומבקשים עליו מחיר מחירון, זה דבר שלא קרה, זה דבר הזוי. רכבים אחרי תאונה, רכבים במחיר מעל המחירון. הלכנו פה למין קטסטרופה, שזה מה שהיה חסר, רק נושא הרכבים, פשוט להכות עוד פעם בדבר מינימלי. אני מדבר אתך על השכרות רכב, שאת חלקן כבר העלו. היה חוסר ברכבים חדשים, אני מסכים אתכם, אבל לקחת רכבים בצורה כזאת, שהמחירונים שלהם קופצים כלפי מעלה אני לא יודע. אני יכול להגיד שני דברים. ראשית, גם אני קניתי לאשתי רכב כזה. אני עוד לא קניתי בגלל זה, שתדע. האמן לי ששילמתי מחיר הרבה יותר גבוה ממה שחשבתי שאני הולך לשלם, וקניתי דרך חברת ליסינג. אין לי השפעה, כל חברת ליסינג מתמחרת את כלי הרכב שלה בהתאם להבנתה, אבל אכן יש פה ביקוש שעולה על ההיצע וכתוצאה מכך המחירים פחות יורדים. פחות יורדים? רצית להגיד: יותר עולים. המחיר יורד אבל הפחת שלו קטן. לתשומת לבכם, אתם לא יכולים לנצל את המצב בצורה כל כך צינית וגסה. רכבים מיד שנייה ואחרי ליסינג למכור אותם במחיר מחירון, אם זה נכון אני לא יודע, לא חיפשתי רכב, אבל אני סומך על ינון בנושא הזה.

מחיר המחירון זה המחיר. אם היית נכנס לפני המשבר היו מוכרים לך את הרכבים האלה בקלות, רק תבוא ותיקח אותם.

יכול להיות שנמצאים באיזה מצב, אבל היה ניצול. הפקידים אמרו לי אוף דה רקורד: תשמע, אתה צודק, יש לנו הוראה להעלות את המחירים ולא להתפשר. אוף דה רקורד כך אמרו אותם נציגים בליסינג, אמרו שזה הזמן שלהם להרוויח. אני מקווה מאוד שאחרי שנשחרר את הפקק הזה גם הנושא הזה יירגע, של העלאת מחירים על רכבי יד שנייה. משרד התחבורה, מי קורא את התקנות? טיוטת תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשפ"ב-2021 "בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה, ובאישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985," למה לא מצוין מספר התיקון? המספר ניתן אחר כך כשזה עובר לנסחות כי בינתיים יכולות לעבור תקנות נוספות בוועדות שונות. דקה לפני הפרסום נותנים את המספר הסופי. "ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד משק המדינה, אני מתקינה תקנות אלה: תיקון התוספת הראשונה ב בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, בנספח א' שבסוף התוספת הראשונה בטבלה 1ט"ז, במקום "ביום" יבוא "בתקופה שבין" ואחרי "(1 בינואר 2017)" יבוא "כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021)";" כאן הכנסתם תיקון שלא נמצא אצלנו בנוסח. העברתי לאייל לב ארי ולך אתמול ושלשום את הנוסח המעודכן אחרי האישור של רז נזרי לרטרואקטיביות. בנוסח שהעברת יש תיקון רק לגבי פסקה (2) שמוחלפת בפסקה (3). אני מבקשת שתקראי שוב את התיקון. "(1) בטבלה 1ט"ז, במקום "ביום" יבוא "בתקופה שבין" ואחרי "(1 בינואר 2017)" יבוא "כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021)";"

אם אני מבינה נכון, המשמעות של התיקון היא לקטום את התקופה של הטבלה הקודמת שפורסמה בשנת 2017 ולקבוע את הטבלה החדשה מתקופה של 1 בינואר.

" אחרי טבלה 1טז יבוא: "טבלה 1יז רכב שנרשם לראשונה ביום שבת כ"ח טבת התשפ"ב (1 בינואר 2022) קבוצת מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים 1עד 106,000 2מ-106,001 עד 128,000 3מ-128,001 עד 151,000 4מ-151,001 עד 170,000 5מ-170,001 עד 221,000 6מ-221,001 עד 314,000 7 מ-314,001 ומעלה" תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022)."

מי בעד התקנות?

מי נמנע?

אין נמנעים, 1 תקנות התעבורה (תיקון מס' ...), התשפ"ב-2021 אושרו.

ינון, זה לרוכשים שהם לא יהודים. התקנות אושרו. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:18.